אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה,

הנושא הראשון על סדר-היום הוא: הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת. בהתאם לסעיף 109 לתקנון הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הקמת ועדת המשנה לעניין,